חברי הכנסת, שרים, היום

חוק ומשפט. לדיון מוקדם:

החלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר תיקון טעות בחוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה),

הסכימו להמיר את הצעותיהן מאי-אמון להצעות לסדר-היום. ההצעה הראשונה היא הצעה לסדר-היום מס' 5624,

חברי הכנסת, אני יודע שהנושא כבר משעמם,

כנראה הנושא לא בראש מעיינינו, אבל בכל זאת, מי שנמצא בשטח, אם אני פה, סימן שזה

כי נקבע כלל מאוד פשוט,

יתחיל, כמו שהשר אומר, אין לי ספק ואולי זה יתרום. אני חושב שהנושא חשוב מפני שהכיוון הוא

הקבלנים, היזמים

נותן מיליון וחצי, בוודאי כולם חוגגים.

הזוגות הצעירים.

בן-אדם שהולך לקנות את הדירה. אז אנא תנסו הצעה פשוטה, אולי כדאי לנסות

אבל אני לא רואה שזה זז.

רק בידיך, אתה

של הגדלת היצע הקרקעות. זה

בשנת 2010 שיווקנו 34,000 יחידות דיור, המספר הגבוה בעשור האחרון,

אבל

להבדיל מהמגזר הציבורי שכולנו מכירים

במע"צ,

עכשיו. לצערי,

אם

הדברים האלה הם מבורכים

לכן, התחלתי

לפעמים פחות, כ-20%

אתה מעלה ביקושים, אתה

ספק, אמרתי, יהיו יישובים ערביים ויהיו יישובים

אני שמח, חבר הכנסת חנא סוייד, שהתכוונו לאותו הדבר, לא אתה לי ואני

איפה התקציב, אדוני היושב-ראש? אני

בעבר,

דברים נוקבים. הוא

ה-90, הסתבר

צריך

עלול

שיש איזו בשורה, אדוני

קובע

עברה

את תהליך

נר

משפחה

מעין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

ולכן

לאחר

מאוד. הנמשל

מיעוט, ואני רוצה להביא, למשל, את הסכם אוסלו,

בעוד 20 שנה תראה מה יהיה עם הסכם אוסלו.

ברוב של אחד אפילו, והכנסת כופפה את ראשה.

אני

להשיג

הדבר שיביא לנידויו האישי או לבידודה של מדינת ישראל. סוף

יש נתחים רחבים בעם ובכנסת שאומרים שכל שעל בפלסטין, בארץ-ישראל

שמי

היום? ואני

הערביות

אפילו

ולכן אני אומר בפשטות,

כבוד היושב-ראש, למה אתה שם מלים בפי? אני לא אמרתי זאת. אני אמרתי לך, אפילו היוזמה הערבית לא אומרת

מה שאתה אומר עכשיו.

הוא טוען שלישראל יש זכות וטו בעניין הפליטים.

דרך

לבוא

והדבר הראשון שצריך לגשר עליו זה שאנחנו

לשום

ועד היום, לכך

לאור התנועה והתזוזה של אובמה, גם אם התמיכה שלו, הבלתי-מסויגת, בישראל,

הנאומים שלו, גם ביום חמישי, גם הפגישה שלו עם נתניהו, גם הנאום שלו אתמול, ביום ראשון, לפני איפא"ק, הזיגזג הזה שהוא עשה בימים האחרונים,

א. מגמה

פרגמטית יותר ופתיחות חיובית כלפי שינויים אלה ונכונות לשנות מדיניות ללא הכר, בצורה שתבטיח מעבר חד אבל חלק ממצב של מתיחות מסוכנת למצב של

חלק בלתי נפרד מהדיאלוג המתמיד המתקיים בין המדינות.

אנחנו יודעים,

אם בתחומי סחר

לבוא. כשראש

אמר

הוא ראש הממשלה. אני

שלך. בזמנך

בפגישה

שחושב בכלל שעוד אפשר לדבר על מדינת ישראל בעוד כמה זמן,

בסדר. חבר

חבר

זה מה שאני חושבת, כן, כן.

לא, אבל

של ראש הממשלה, ואנחנו,

משלמים את המחיר שזה ראש הממשלה וזו הקואליציה שלו.

במקום שראש הממשלה נתניהו ייכנס למשא-ומתן על סוגיות הליבה,

שנמצאים בקדימה ומגבים הצעות חקיקה גזעניות של

כן, בבקשה.

דמוקרטית, נאורה, רק אנחנו לא שמים לב, מה עם "יהודית"? חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. אנחנו

ויש לנו כזה,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

בבקשה. אדוני

עכשיו

נתניהו? מדינה

ישראל

להגיד: אין

שאני,

היא ירדן, וכל

לצערנו,

ישראל

קביל בעיני. חברי

והשגרירות

מבקשים

מזמין

המושבים

ואם כך אני אתמקד בדברי תשובתי בעיקר אל מול חבר הכנסת אריה אלדד,

בבחינת איזו יוזמה חלופית, אבל

מנת לממש את הזכות של העם היהודי לקיים מדינה ריבונית בארצו. וכשהם באו לארץ-ישראל,

ואת יהודה ואת שומרון.

והדור שלי, של

ויש

אמרת: ארץ-ישראל

אז אני, אריה

ואני מבין את זה, ועכשיו אני מנסה לטעון, אף

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,

אחרת, מדינה פלסטינית, יושב-ראש

חוסיין לקיים דיאלוג ולהגיע לשלום עם מדינת ישראל.

לא פחות מאריה אלדד ולא פחות ממני, היה איש ארץ-ישראל השלמה והיה נאמן וחשב על המושגים של שתי גדות לירדן, ובכל אופן,

הכרה שאינה ניתנת לערעור בדבר זכויותינו ההיסטוריות על ארץ-ישראל, אבל ראש הממשלה צריך לתת למדינת ישראל אופק של חיים כלכליים,

ראש ממשלת ישראל אינו יכול להשלים עם מצב שבו מדינת

פוצה פה ומצפצף. ואנחנו

שני, מדינת ישראל אינה יכולה,

בקיומם של

אתנו

לצערי הרב, מול

לטווח

אנחנו

באמירות בינתיים, בהחלט

הפגינה

מביאה

אני

ובמקום

ישראל

של ישראל ימצאו התנגדות שלא ניתנת לערעור מצד ארצות-הברית".

על

נושאים

אני

יכול

500,000

איש

הגושים,

ואני

אותם

אפשר

מסגרת אבל צריך גם להוביל לסיום הסכסוך. ללא

לדבר על כפייה ועל החזרת פליטים.

וכחלק

אנחנו

"לכן",

לטובת

רחבה

יותר, גם

מאוחדים בהסכמה רחבה, ל"כן" ול"לא"

אתה

תודה רבה. אני

אנחנו

ראש

בעת שירותו הצבאי, והחששות גברו משלא שב לבסיסו.

מוסדות הביטחון בישראל ללא יוצא מן הכלל, לצערנו לא מצאנו ולו קצה חוט.

מג'די, שרשויות

חקוקים

אני

מכובדי העדה, לפני

כשלא

ואף-על-פי

למשפחה,

מביתו

של

הצוות

היושב-ראש, אלא

עכשיו עלי, כמו

אין

באמת,

הדרוזית,

לעדה הדרוזית, אני

אבל

בכל דרך שרק אפשר, בתקווה שאולי נפתור את התעלומה,

מתוך ניסיון אישי,

הידיעה, חוסר

הגנה לישראל. תודה. תודה

חבר

אבל מהול בטיפת תקווה. אני

רואה

אני

וגם

יום, עם

להביא לקצה של חוט, ויש

זה חלבי וחלבי זה שליט.

היינו אצל ראש ממשלת ישראל, היינו אצל ראשי זרועות הביטחון,

התעלומה הזאת, ולצערי

כדי שהנושא יעלה על סדר-יומה הציבורי של מדינת ישראל.

זה לא סוד שהעמותה "לחופש נולד" היא

לה להמשיך לפעול, כי

ודבר לא יצא מזה, אבל

מידע

במדינות

אנחנו

השונות כאן, בגלוי או לא בגלוי, וגם

למדינת

קשה להיות מנהיג במדינה הזאת, עם כל הבעיות מסביב.

אני

מאוד,

היתה

אין מידע, אין

זו

לנו, ולכם

זו

הוא נמצא כאן, ביציע האורחים. נמצא

לא ניתן להתנהל מולם בצורה כזאת. אנחנו

בדאלית-אל-כרמל. הנסיעה

מג'די. והקושי

יכול להרגיש ולדעת יותר מאשר המשפחה שמחכה בתקווה שהבן יופיע, ידפוק על הדלת וייכנס.

השירות הצבאי, ממשיך

אני רוצה להגיד כאן, אדוני היושב-ראש, בתקשורת

תשאל, כל

בטוחני

רוצה לתבוע כאן מכל הגופים הממונים, ובראשם

מג'די היה חייל לובש מדים,

ולכן הממשלה,

ושלם. אני

ישראל

את מה שחשוב

2006 נדרשתי לאשר תקציב חדש לעמותה "לחופש נולד".

כץ, זכריה

רבים לצירופו של מג'די חלבי לרשימה.

כולנו

מסר

רבות

לאחים ואהיל, אדם ועיסאם,

האחרים. אני רוצה לברך את משפחתו של מג'די על הפעולות שהם מארגנים במשך כל

שנים,

אני

הנעדרים. אני

הנמצאת אתנו היום, גם אני וגם כל מי שרואה אותנו ונמצא

נושא יחד אתכם תפילה כי יבוא יום ומג'די יחזור הביתה

לקבל בשורות איוב, זו

קשים לכל מי שנושא באחריות, אבל רגעיהם של ההורים

המאמצים

שאיננו יכולים לפרוס את כולם כאן והיום.

בין יתר המאמצים היתה הקמת העמותה "לחופש נולד".

בקשתה, וידעתי

אני

בנינו. הימים

ואיננו

בכל קנה מידה.

אני מקווה ואני רוצה להאמין שאכן המאמצים האלה נמשכים באופן שאינו משתמע לשתי פנים גם ברגעים האלה,

ונקיים

אנחנו נפרדים מהנכבדים וממשפחת חלבי, ואנחנו מקווים לראות אתכם בשמחות ובבשורות טובות.

הודעה לסגן מזכיר הכנסת, בבקשה.

לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון) (סמכות חיפוש לשוטר לשם מניעת אלימות),

את הצעת החוק חבר הכנסת אלכס מילר, ולאחר מכן,

ולא כל ראש עיר יחליט, על-פי דעתו האישית, איפה

בקומה השלישית יש תערוכה גדולה של אמנים עולים, ומחר אנחנו נציין בוועדת החינוך את הגאווה

ושמענו

יושב פה חבר הכנסת מולה, וגם הוא יכול לבוא ולהגיד עד כמה קשה היום להשתלב,

חושב שדווקא החוק הזה, לפחות

שנייה ושלישית, ונבשר בשורה לכל אותם ילדים שנמצאים בארץ

אז אני אומר: אני

וקרוב ל-30 שנה ל"מבצע משה".

תראה את תיאטרון האבסורד, אחרי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

טוב שאלכס מילר, חבר הכנסת אלכס מילר,

כך, אני קובע שהצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 3) עברה,

ועדת הכנסת, קריאה

אתה מציג לנו את ההצעה? נכון,

וחברי

בהגדרות הקיימות בחוקים היום אין ולא מופיעה המלה "מוזיאון", ולמעשה

איננו

כהונה. הדבר

24 במאי 2011, בשעה 16:00. ישיבה ישיבה זו